מתנצלים על האיחורון. אני לא רוצה להגיד שמח, אבל טוב שאנחנו מקיימים את הדיון החשוב הזה לבקשתה של חברת הכנסת סונדוס סאלח שגם מייד תסקור בפני כולנו את הנושא. אני אגיד רק משפט אחד, שניים אולי. אני חושב שלנו כנבחרי ציבור יש הזדמנות לקחת מקרים כאלה ולראות איך אנחנו מתייחסים אליהם בצורה הרבה יותר רחבה מהמקרה הפרטני, לראות על איזו תופעה הם מלמדים, באיזו תרבות אנחנו חיים ואיך אנחנו מצליחים לייצר מהלכים הרבה יותר רחבים מאשר טיפול נקודתי.

סיפרתי לך הבוקר, יצא לי, כשהייתי בתפקידי לפני זה בהתאחדות הסטודנטים, להגיע הרבה מאוד לוועדות של קידום מעמד האישה בנושא. באופן כללי, עולה מהטרדות מיניות והתרבות בעולם האקדמיה, אני חושב שיש הרבה מאוד השקה בהקשר של עד כמה זה נושא שפשוט אין לו מענה רוחבי, לא בעולמות של תקנות וחוקים וגם לא מספיק בשיח. אז אני חושב שאנחנו אולי יכולים לחשוב מחשבות דומות על דרכי טיפול.

אז אני מודה לך ושמח לשתף איתך פעולה, ובטח בנושא הזה.

תודה רבה. בוקר טוב לכולם. אז, כפי שפתחת ואמרת, כבוד היושב-ראש, זה נושא מאוד מאוד מדאיג ויש לו השלכות קצרות טווח וארוכות טווח. הפגיעה בקטינות ובקטינים היא נושא שמאוד מדאיג, כי זה נשאר עם הנפגע לאורך השנים וזה לא משהו שהוא רק נקודתי וזה מסתיים. הנושא מדאיג כי יש אחד שמנצל את המעמד שלו, והוא כל הזמן נמצא במערכת יחסים עם עוד קטינים ועוד קטינות וזה מהווה סכנה. מטרת הדיון היום היא א' להציף את ממדי התופעה עצמה ולבחון את רמת הדיווח:

כמה מדווחים, היכן מדווחים, האם יש מנגנון דיווחים שמוסדר, שמוכר גם כן לקטינים וקטינות שמשתתפים במסגרות תרבות וספורט, האם הוא מוכר לגופים האחרים. הדבר השני הוא לאשר ולדרוש החלת תקנה 9 לחוק הטרדה מינית, כמו שנמצא במוסדות האקדמיה. לדרוש שזה אכן יהיה גם כן בענף התרבות והספורט, כי גם שם זה מקום עבודה לשחקנים ויש צורך להסדיר את היחסים, למרות שהקטינים והקטינות אין בינם לבין השחקנים יחס של עובד-מעביד או מקבל שירות. אבל בכל זאת, הם נמצאים בסביבת עבודה של השחקנים, ויש צורך להסדיר את התקנה שם. הכנסת סדנאות והכשרות לאנשים שמועסקים בענף התרבות והספורט. כאחת ששיחקה כדורגל כמה שנים, אני יודעת שהמרחב הבטוח, ההפרדה בין הבטוח למסוכן הוא כל כך דק. והפגיעה בקטינים שם היא על קרקע פורייה, אם נמצא מולנו בן אדם שהוא לא מספיק עם ערכים או לא מכיר את החוק מספיק ומרשה לעצמו לפגוע בקטינות ובקטינים. אני רוצה שנדרוש להפסיק מיידית את העבודה של כל אחד, בין אם זה שחקן או בעל תפקיד אחר בקבוצות או בענף הספורט או בענף התרבות בכלל, שמורשע בעבירות מין, כי זו סכנה לקטינות ולקטינים. יחד עם זאת, אני רוצה להגביר את המודעות בבתי הספר בקרב התלמידים והתלמידות, שידעו את הזכויות שלהם ולזהות מתי בן אדם חוצה את הגבול ומגיע לאזור שהוא פוגע בי אישית לפני שהוא יפגע בי מינית. ויש לנו מסר מאוד מאוד חשוב לתקשורת, שהמילים שלה מייצרות מציאות. והמציאות הזאת היא מאוד מסכנת ומדאיגה, כך שקטינות שנתקלות בעוד בן אדם שפוגע בהן חוששות לדווח כי הן רואות איך התקשורת מתנפלת עליהן. אז הפגיעה היא כפולה, גם באקט עצמו בפועל פגיעה גופנית,

רגשית וגם עוד פעם פגיעה כפולה בתקשורת וברמה החברתית. אז נוצר מצב שעוד קטינות חוששות ומפחדות לדווח. אז חשוב לנו שהתקשורת תיתן את השמות הנכונים. למרות שאנחנו קראנו לדיון: פרשת הכדורגלנים והקטינות, אנחנו רוצות להדגיש שאין ברצוננו לשמר את המעמד של הכדורגלנים ולפגוע עוד פעם בקטינות ולתת להם את השם זה. זו פגיעה מינית וניצול מעמד חברתי או תרבותי ולפגוע בקטינות עוד פעם. ניצול המעמד הוא לא רק בענף הספורט, אבל חשוב לתת מענה. וחשוב לי לציין שהיה דיון קודם בוועדת לקידום מעמד האישה. אנחנו חושבות שעדיין יש צורך לקיים את הדיון הזה במסגרת ועדת החינוך והתרבות, כי אנחנו רוצות ורוצים להיות מענה לתלמידות ותלמידים שנמצאים בבתי הספר, לחשוף את הנושא בפניהם, לחשוף אותם לסכנה שטמונה בנושא הזה ולהיות לצידם ולהיות איתם במהלך הזה ולמנוע את הפגיעה הבאה. אני רוצה לדבר גם כן בהקשר לחברה, גם החברה הערבית. זה שיש פחות תלונות זה לא אומר שאין. דווקא זה מדאיג אותי. אני חושבת שיש וחוששים לספר את זה. אז גם כן אני פונה מכאן לכל ילדה ולכל ילד שמתאמנים בקבוצה או באיזשהו מקום שיש בן אדם שמנצל את המעמד שלו בתרבות, בספורט או בבית ספר או בכל מקום אחר חשוב מאוד לדווח לאחד, להורים, לבית הספר, למחנך וגם למשטרה. יש צורך להסדיר את היחסים האלה ולחשוף את התלמידים לנושא ולעזור להם להיות חזקים במקרים כאילו. תודה רבה לכם, ואני אתייחס המשך גם כן לנתונים. תודה רבה לך.

גם שעמדת לצידנו להביא את הנושא עוד פעם לוועדה הזו.

במיוחד כשדנו בו בוועדה - - - בשמחה. בבקשה, יוראי. אני מברך את חברתי חברת הכנסת סונדוס וגם אותך, חבר הכנסת רם שפע, על קיום הדיון. אני חושב שזה נושא מאוד חשוב. ולמרות שאנחנו כבר כאילו בפאזה הבאה או אחרי הבאה של קידום זכויות נשים כשאנחנו מדברים על שוויון בשכר, ועל שוויון בייצוג, ועל דברים שלכאורה יותר מתקדמים בשיח של הזכויות, אני חושב שחשוב במיוחד סביב כל פרשייה כזאת שנחשפת לחזור ולתקף את הכרה הכי בסיסית שנשים, כמו כל בני אדם אחרים, זכאיות לחיות בחברה שחפה מאלימות כלפיהן, חפה מאיומים, והן זכאיות, כמו כולנו, לחלום ולרדוף אחר החלומות שלהן. זה תיקוף שהוא בעיניי חשוב מאוד. בניגוד לפרסומים ביום שישי האחרון בידיעות, אני חושב שתנועת me too לא הלכה רחוק מספיק בעבודה שלה. זו תנועה חברתית חשובה שהפעילות שלה הכתה גלים, ובצדק. אני לא מכיר בקרב חברותיי כאלו שלא עברו הטרדות מיניות מסוגים שונים. ואנחנו צריכים לומר בקול ברור: מספיק זה מספיק. אנחנו צריכים לחזק את התנועה ולראות איך ממשיגים את ההישגים החברתיים לכדי חקיקה וקביעת נורמות שאוסרות על הטרדות מיניות מכל סוג שהוא בחברה: במקומות עבודה, במקומות הלימוד, בכל מקום שבו אנשים בישראל נמצאים. אז ככה שבניגוד לטענה של חלק מאנשים, אני חושב ש-me too לא הלכה רחוק מספיק ושיש לנו עוד הרבה מאוד עבודה בהקשר הזה. השתתפתי בדיון דומה שנערך בוועדה לקידום מעמד האישה, שחברת הכנסת יוליה מלינובסקי יזמה בדיוק בנושא הזה. ושם עסקנו בהרחבה או בצורך להרחיב את החוק לאיסור הטרדות מיניות. כיום החוק מאפשר למעסיקים לאפשר לעובדים שלהם להשתתף בהדרכות ובסדנאות למניעת הטרדה המינית כסוג של המלצה. ואני חושב שבדומה למודל שאתה מכיר, אדוני היושב-ראש, שנהוג באוניברסיטאות, ששם יש חובה של נוכחות בהדרכות שאוסרות הטרדה מינית, כך יש לחייב,

ולהרחיב את החקיקה לכל ארגון שמונה מעל כמות מסוימת של עובדים. כי באמת זאת נורמה שמוכרחה לחלוף מן העולם. ולפי כך הובאה גם בדיון פסיקתה של שופטת מחוזית בבאר שבע שקבעה שהחוק לא מסתפק בתליית התקנון של הטרדות מיניות על הקיר ולאפשר לעובדים לקחת חלק בהדרכות, הוא צריך לוודא שבאמת אין מקום להטרדות מיניות בתוך הארגון. להבנתי או לתפיסתי, מועדון כדורגל אינו שונה ממקום עבודה שבו למעלה מ-20 עובדים. נהפוך הוא, מאחר שמדובר בסוג תעסוקה שמשתתפים בו אנשים שהם אנשי ציבור, שיש להם השפעה ניכרת על הציבור, והם באמת מודל לחיקוי, דווקא אנחנו צריכים כמחוקקים לוודא שיש חובה מוגברת ללמוד מה הן הטרדות מיניות, איך מונעים אותן, איך אוסרים על הדבר הזה להתקיים בתוך מקום עבודה,

על מגרש כדורגל ומחוצה לו, בגלל אופי העניין.

אני מאוד מאוד שמח על הדיון הזה ועל העלאת הנושא שוב ושוב. יש לנו עוד המון עבודה. ואנחנו מתחייבים למבצע אותה עד שהדבר הזה ימוגר לחלוטין. תודה רבה על הדברים. מתחבר מאוד ומרגיש צורך גם להביע את עמדתי רגע בנושא באופן כללי ביחס לשוויון מגדרי. אני חושב שבכלל me too, אבל באופן כללי מאבק פמיניסטי של הרבה מאוד שנים. רק בזכותו אנחנו מגיעים למצב שיש אנשים היום שחושבים שאולי אנחנו במקום של שוויון. אנחנו עוד לא שם. ו-me too דחפה הרבה מאוד מהציבוריות העולמית להבין שאנחנו עדיין בפער. אני מסכים איתך בזה שאנחנו עוד לא שם ושהתנועה הזאת באופן כללי עזרה לנו כגברים ונשים כיחד לקדם את המאבק. מבחינתי, ולכן גם סונדוס ציינה את זה מקודם, הדיון הזה פה הוא לב לבו של העניין. הסיפור של פערים מגדריים הוא חלק מנורמה בעולם, במקומות מסוימים היא נורמה יותר בעייתית, במקומות מסוימים היא יותר מתקדמת, פרוגרסיבית. אבל זה מתחיל מגיל הכי הצעיר בעולם בחינוך, ואנחנו גלדים עדיין לתוך נורמה שבה יש במקרים מסוימים לגברים יתרון. ובדבר הזה אנחנו צריכים להיחלם,

בכל הדרכים. זה לא אומר שיש פערים בכל מקום. אבל זה כן אומר שהדרך שלנו עוד ארוכה.

היה לי חשוב להגיד את זה, כדי שאם מישהו במקרה לא יודע, אז שיכיר את עמדתי המאוד מאוד ברורה בנושא.

רק ככה הדגש שהיה לי חשוב. זו עמדת כחול לבן ככללותה? כחול לבן היא מפלגה מגוונת. וזה בסדר גמור שיש אנשים עם כל מיני דעות. אני חושב שזה דבר ראוי ומוערך. והיה לנו על זה הרבה שיחות. וזה בסדר גמור. זה חלק מהעניין. בבקשה, עורכת הדין איילת רזין, היועצת המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע. מכיוון שבאת לפה, אני אוהב לתת קדימות לאנשים שהיה להם חשוב להגיע לדיון. בבקשה. רק את השם המלא והארוך שלך לפרוטוקול. אני עורכת הדין איילת רזין בית אור, כאמור היועצת המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. תגבירי קצת את קולך. אחזור עוד פעם על השם. אני עורכת הדין איילת רזין בית אור, היועצת המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית.

אני רוצה לברך את היושב-ראש עם היכנסו לתפקיד וגם על קיום הדיון החשוב הזה. לא בכדי, אני בטוחה, שחברת הכנסת סונדוס התעקשה שגם יהיה דיון בוועדה לקידום מעמד האישה וגם בוועדת החינוך, התרבות והספורט. אלה שני ערוצים שונים, מקבילים, שמטרתם וייעודם הם לקדם את המאבק למיגור אלימות מינית. ולכן חשוב שמתקיימים הדיונים האלה. אני אבקש לפתוח בנתונים מתוך דוח איגוד מרכזי הסיוע. מתוך הפניות שהגיעו למרכזי הסיוע בשנת 2018, עד גיל 12, 5% מהילדים מסרו שהם נפגעו על ידי בעל סמכות חינוכית, זה כולל גם הורים כמובן, גם מדריכים, גם כל מה שנכנס להגדרה הזאת של סמכות חינוכית. מגיל 12 עד 18, כבר יש עלייה בנתון הזה, וכבר כ-8% מסרו שהפגיעה שלהם נגרמה על ידי מורה או מדריך. והנתונים האלה משקפים יותר מכל דבר אחר את מה שאנחנו יודעות היטב במרכזי הסיוע, שבמקום שבו יש כוח והשפעה, יש קרקע פורייה לניצול, בין היתר לניצול מיני. אגב, לא רק של נשים, אלא גם של גברים. אני לא יודעת אם אתם מכירים את הנתון, שהוא כמובן מוכח מחקרית וחוזר על עצמו גם בעולם, שעד גיל 12 בנים ובנות נפגעים בשיעור שווה.

שווה, כן.

מה שזה אומר שה-me too הבאה תהיה של הגברים. לצערי, כן ראינו ניצנים של זה במחאת me too האחרונה ואנחנו מקוות שזה באמת יפתח את הצוהר וינכיח את התופעה של אלימות מינית בשיח הציבורי בצורה שוויונית. אני רוצה להביא מכתב של נ'. נ' היא אחת מהנפגעות שגם הגישה עכשיו תביעה אזרחית נגד אייל גולן. אני חושבת שהמכתב שלה משקף יותר מכל דבר את מה שאנחנו רואים עכשיו בפרשה של הספורטאים והרבה פרשות שאנחנו מכירות ומכירים מהציבוריות הישראלית. "הכרתי את אייל דרך" לא משנה. איילת, תגבירי את קולך, בבקשה. תודה. "הכרתי את אייל" לא חשוב, הושמט. "הוא תמיד חייך וצחק, הוא היה נורא מלא שמחת חיים, מלא בכריזמה סוחפת. לעומתו, אני הייתי ילדה, ילדה, ילדה אבודה שחיה בתוך מציאות עגומה, ילדה שצמאה לחום ואהבה, חיבוק, נשיקה. והכי הרבה, זקוקה לתשומת לב. "כשנפגשנו, הוא הציע להחזיר אותי הביתה. כמובן שהסכמתי. אתם לא הייתם מסכימים לחזור הביתה עם אייל גולן? בדרך הוא שאל אותי המון שאלות: מאיפה אני, בת כמה אני, וגם עם כמה גברים שכבתי. "המכלול הזה יצר אצלי את התחושה שהוא, אייל גולן, מתעניין בי. פעם ראשונה בחיי הרגשתי שמישהו מתעניין בי. מאותו רגע נשאבתי לעולם שלו, ותמיד חתונות,

ותמיד תמיד אלכוהול חופשי, תמיד יש מי שמביא ומי שמחזיר. "ואז התחילו להגיע הבקשות שלו: תפנקי,

תפנקי. הוא ידע את המצב שאני נמצאת בו, הרי הוא שאל אותי אין-סוף שאלות. הוא גם ידע שאין לי ניסיון רב מבחינה מינית. ומה שהוא עוד ידע שהוא יכול לשלוט בי, כי הייתי שבויה. "הרבה שנים לא הבנתי מה הוא עשה לי. היום אני יודעת שלא עניינתי אותו בכלל, ושהוא ניצל אותי. ניצל ילדה שמעריצה אותו. הוא חילל את הגוף שלי, ויותר גרוע, את הנשמה שלי, הנפש שלי. בן אדם שלא חסר לו כלום ניצל ילדה שאין לה כלום: לא בית, לא כסף, ולא משפחה נורמטיבית." המכתב הזה פורסם בכתבה של נעם ברקן בידיעות האחרונות, ובין היתר, גם פורסמו תמלילי החקירה של גולן. אני רק אביא באמת שורה מהם כי באמת הפרשה הזו משקפת עוד הרבה פרשות שנתקלנו בהן וכנראה עוד ניתקל. החוקר שואל את גולן: "אתה חשוד שלאורך תקופה ארוכה התנהלת עם אנשים מסוימים שהיו נוהגים להביא בנות אליך למפגשים מיניים, נוהגים להביא סמים, להשתמש בסמים לידך וליד הבנות וזה לא חוקי. יש לך תגובה לדבר הזה?". גולן: "זה לא קרה. לא היה מעולם. אין מצב בעולם שאני אלך עם מישהי שהיא מתחת לגיל 16, שאני אשכב עם מישהי מתחת לגיל 16". גולן: "17 כן". וזה בדיוק הפער בין העולם הפלילי לבין העולם של ערכים שבו אנחנו רוצים להתנהל כחברה מתוקנת. ואני שמחה שבשבוע שעבר התאחדות הכדורגל עשתה צעד והכריזה, ביחד עם איגוד מרכזי הסיוע, שהיא תטמיע סדנאות בתוך מועדוני הכדורגל. ואנחנו כמובן נפעל לקדם את זה ונדאג שהדבר ידווח לכנסת גם, על קיומן של הסדנאות, כי חשוב, חשוב שבית הנבחרים יהיה עם יד על הדופק ויוודא ויבצע ביקורת על הדברים האלה בדיוק כמו שחברת הנכנסת התייחסה, כולל דיווח ממש בחוק. דרך נוספת להסדיר את הנושא הזה היא באמצעות מבחני תמיכות, כפי שנעשה בארגוני הנוער ותנועות הנוער. היום כדי לקבל כסף מהמדינה, ממשרד החינוך, באמצעות תקנה שמאוד פשוט להתקין אותה, התנו את מבחני התמיכות בכך שיש ממונה על מניעת הטרדות מיניות שעוברת פול מסוים של הכשרות וחייבת להעביר גם שעות מסוימות של הכשרות. וארגוני הנוער ותנועות הנוער הבינו שכדי לקבל כסף מדינה, הם חייבים ליישר קו עם הדבר הזה. וזאת סנונית ראשונה. ואם תמריץ כספי הוא זה שיביא אותנו להבנה ולהטמעה של הצורך בהכנסת מערכות כאלה, so be it. אז גם תקנות וגם מבחני תמיכות. אנחנו גם הצענו, כפי שנעשה בעולם הקולנוע והתיאטרון, לעזור לנסח ולאמץ קוד אתי שיחייב את האיגודים המקצועיים למניעת הטרדה מינית. הכללים קיימים. רק צריך לבוא ולעשות בהם שימוש ולרצות, רצון טוב.

תודה לך. תודה רבה על הדברים החשובים, גם על הטקסטים וגם באופן כללי על המעורבות התמידית שלכם בנושא.

לפנות לנורית שרביט, מפקחת במשרד התרבות והספורט. בוקר טוב.

כן, שומעת. בוקר טוב. בוקר מצוין. בבקשה, אני אשמח שתתייחסי לנושא. קודם כול, אני רוצה באמת לברך אותך ואת חברת הכנסת יוליה על הדיון החשוב מאוד באמת שמתקיים היום בוועדת החינוך. רק תיקון חשוב. רגע, נורית. יוליה מלינובסקי פנתה לוועדה לקידום מעמד האישה וקיימה שם דיון. חברת הכנסת סונדוס סאלח, שנמצאת פה איתנו, היא יזמה את הדיון הספציפי הזה פה בוועדה, והם בעצם אומנם דיונים משיקים, אבל נפרדים. אז רק היה לי חשוב לתקן. בסדר גמור. בלי שום קשר למקרה הספציפי ולדבר באופן כללי על הנושא החשוב הזה, אז באמת משרד התרבות והספורט בשנתיים האחרונות מתעסק בנושא של מוגנות בספורט לילד ומניעת הטרדות מיניות. באמצעות היחידה המקצועית "אתנה", שהיא יחידה לקידום ספורט נשים, התקיים מחקר בשנתיים האחרונות, מאוד מקיף בסיוע באמת של המרכז לנפגעות מיניות וד"ר זאב לרר, שעשו באמת מחקר מקיף ומעמיק לראות בספורט אילו פרקטיקות קורות בין מאמן לספורטאי, בין ספורטאי לספורטאי. ובהתאם לזה, באיגודים שבהם "אתנה" עובדת התקיימו סדנאות גם לסגלים של המאמנים, גם לספורטאים. אבל זה עדיין לא מספיק. זה התקיים רק ב-12 איגודים, ואנחנו בהחלט חושבים שזה צריך להיות בכל האיגודים. ולא רק בכל האיגודים. אנחנו עושים כרגע איזושהי הרחבה ועבודה בנושא הזה יחד עם המועצה לשלום הילד, יחד עם משרד החינוך, יחד עם גופים מוסדיים נוספים בספורט, כדי באמת ליזום איזושהי תוכנית מאוד מאוד גדולה בתחום הזה. בנוסף לזה, בנושא של מבחני התמיכה, אנחנו גם כרגע עובדים על תיקון מבחני התמיכה ל-2020 2021, שמדבר על נושא של ממונה בכל איגוד וענפי ספורט בנושא של מוגנות בספורט ומניעת הטרדות מיניות. ואנחנו רוצים באמת להתנות את זה כתנאי סף לתמיכה של המדינה. בנוסף לזה, יש לנו גם את הקוד האתי שכל האיגודים מחויבים לעבוד על פיו וגם לציין את הנושא הזה בתוכו. אז ככה שבאמת בשנתיים האחרונות אנחנו מנסים ועושים הרבה בתחום הזה. זה עדיין לא מספיק, אבל בהחלט אנחנו הולכים להרחיב את זה הרבה יותר בשנה הקרובה. נורית, תודה רבה. הבלחת בדברייך אמירה מאוד משמעותית שאני רוצה רגע לוודא ששמעתי נכון. אתם רוצים להתנות את התמיכות? זה נאמר עד עכשיו?

כן, כן בהחלט. את התמיכות לאיגודים ואגודות אנחנו כרגע בבחינה ובשינוי של התקנה שאנחנו רוצים להכניס לזה כתנאי סף לתמיכות - - מתי זה יתחיל? - - כספית לאיגודים, שיהיה להם ממונה לנושא של מוגנות בספורט ומניעת הטרדות מיניות.

חברת הכנסת סונדוס סאלח ואני מצטרף אליה, שואלים: מתי נראה לכם שזה יכול להתחיל?

אנחנו כרגע עובדים על זה. זה עדיין לא הוגש למשרד המשפטים. אנחנו רוצים שזה יחל ב-2020 2021. אוקיי. נדמה שאנחנו כבר - - - בהישג. כן. בהישג משמעותי. אני מקווה שאנחנו גם נגרום לזה לקרות. אבל שמחים מאוד לשמוע את מה שהיה לך לומר ולעדכן. אני אשמח,

את יעל סיני מקשרי ממשל של שדולת הנשים בישראל, נציגה בכנסת. בוקר טוב. בוקר טוב. ואני רוצה לברך אותך, כבוד היושב-ראש, וגם את חברת הכנסת סונדוס סאלח. אנחנו זכינו בדיון הזה, כי גם יש לנו, אני מבינה, שני שחקני כדורגל מקצוענים. אז העולם הזה מוכר לכם. אבל אני רוצה שנייה לפנות אליך ספציפית, כבוד היושב-ראש, כי אתה גם איש חינוך, ולכן אתה יודע שחוקים ותקנות הם חלק אחד בתוך דרך לשנות מציאות. אבל הדרך העמוקה יותר היא דרך לשנות סביבה ותרבות ולייצר חינוך שהוא באמת מטמיע עולם ערכים. אני רוצה שנייה לדבר על עולם הערכים של התאחדות לכדורגל, כי לבוא ולדבר רק על שני הכדורגלנים שסרחו לכאורה זה, בעיניי, תשובה קלה מדי לתופעה הרבה יותר רחבה ודוחה שמתקיימת בעולם הזה. ובאמת מגיע להם את כל התיאורים הלא מחמיאים שקיימים. אבל אנחנו נעשה לעצמנו ממש הקלה, אם אנחנו נתייחס רק אליהם. אז אני רוצה להתייחס בעצם לאווירה ובכלל לכל הגישה של התאחדות לכדורגל לנושא של שוויון מגדרי. בדיון בשבוע שעבר דיבר אני חושבת שזה היה בשבוע שעבר דיבר מנכ"ל ההתאחדות והוא טען שלצורך העניין בתקצוב של כדורגל נשים לעומת כדורגל גברים, אז כדורגל נשים בישראל מתוקצב יותר מגברים, שזה פשוט עיוות של המציאות ומניפולציה חמורה. כי זה כל כך מנותק מהאמת. אבל מנכ"ל התאחדות מרשה לבוא ולהגיד דבר כזה בוועדה רשמית בכנסת, להכניס את זה לפרוטוקול שלחתי גם לחברי הוועדה את כל המספרים. אבל זה היה לדוגמה רק כמה הפעילות - - - רק רגע,

אם אמרת שמה שהוא אמר לפרוטוקול הוא לא נכון, אז נראה לי שגם אם שלחת לנו חשוב שתגידי לפחות במשפט איפה הפער, כדי שאם זה ייכנס לפרוטוקול, אז שנבין גם מה הפער ביניכם. מעולה. אז אני יכול להגיד כמה דוגמאות, בסדר? התקציב השנתי שמוענק על ידי משרד הספורט, דרך המועצה להסדר ההימורים,

לקבוצות הכדורגל בליגת הנשים, גברים מול נשים, גברים מקבלים כמעט פי 24. בתקציב השנתי הממוצע שהוענק לליגה השנייה לנשים, אוקיי? הגברים מקבלים כמעט פי 25. בכל התקציב של השיווק,

כל מה שקשור לשיווק המשחקים, וכל מה שקשור בזה, כמעט כולו הולך לכדורגל גברים. יש תקציביים נוספים, עירוניים. יש תקציב מענק לקידום שחקן הכדורגל הישראלי שמוענק. נשים בכלל לא זכאיות לקבל ממנו תקציבים. אם יש פה נציג של התאחדות, אני אשמח שהוא יתבטא. אם הולכים ועושים מניפולציה של מספרים, אפשר כביכול לטעון מתוך, סעיפים ספציפיים בתוך השורות, שנשים מקבלות בנקודה מסוימת יותר מגברים. אבל זה פשוט שקר. אפשר לעבור קבוצה-קבוצה. אנחנו בבג"ץ אני לא יודעת כבר כמה השנה, שמתמודד עם הדבר הזה. ואפילו בג"ץ החזיר את זה למשרד התרבות והספורט, כי הוא טען שיש תקנות מפלות. אז להגיד דבר כזה באופן רשמי בתוך ועדה בכנסת זה פשוט חוטא לאמת. ואני רוצה כן לחבר את זה לדיון היום, כי אני חושבת שזה קשור לאווירה ולסביבה. אני מסתכלת על ועדות, הוועדות הרשמיות של ההתאחדות לכדורגל. ההתאחדות לכדורגל מקבלת כספים ממדינת ישראל מתוך איזה 15, או 10 או 12 ועדות שיש, אחוז הנשים החברות בוועדות זה 8%, אוקיי? אנחנו 50% מהאוכלוסייה, 8% בוועדות. יש פה כספים, ויש פה נוער, ויש פה ליגות, ויש פה איתור ומכרזים, בכל הוועדות האלה אפס נשים או אחת מתוך הסך. אז אם זו הסביבה, גם אם יהיה חוק וגם אם תהיה תקנה, עד שהתאחדות כדורגל לא תבחר ברמה ערכית לייצר שינוי של שוויון מגדרי ותבחר בזה ויש עכשיו מנכ"ל חדש ובאמת שדולת הנשים מזמינה אותו להידברות על הדבר הזה תבחר ברמה ערכית לייצר פה שינוי משמעותי, אז הדבר הזה לא יהיה שוויוני. וככה ציינו בפניי שחברת הכנסת סונדוס סאלח שיחקה כדורגל בעברה ויכול להיות שחוץ מח"כית נפלאה היא יכולה להיות גם שחקנית מקצוענית. יש המון נערות כאלה וילדות כאלה במדינת ישראל שלא רק מקבלות מסר מהכדורגלנים שסרחו, אלא גם מקבלות מסר מהתאחדות הכדורגל שכדורגל זה לא מקום משבילן. וזה מאוד מאוד מצער, ואני חושבת שאתה כיושב-ראש הוועדה יכול להבין איזה פספוס גדול זה לאותם ילדים ונערות. זהו. אני מקווה שנטפל גם בזה. רם, אני רוצה רגע להעיר על מה שהיא אמרה. כן, חברת הכנסת פרומן, בבקשה. יעל, בהמשך לדברים שלך, כשהייתי מנכ"לית חוקקנו את חוק הייצוג ההולם של נשים בהנהלות איגודי הספורט, והתנינו את זה בתמיכה תקציבית. רם, לכן זה לא מפליא. זאת הייתה התניה הראשונה של ייצוג הולם בהנהלה אל מול תמיכה באיגוד הספורט. יכול להיות שמה שצריך היום לעשות כי את נקבת בעוד פורומים שלא מתקיים בהם הייצוג ההולם אני לא אוהבת לעשות הכול בחקיקה, אבל לפעמים אין ברירה, אלא להרחיב את החוק הזה ולנקוב גם בכל הפורומים המתקיימים, לא רק בכדורגל, גם בכדורסל, ובכלל בכל ענפי הספורט. זה לא מובן מאליו שיש שם ייצוג הולם לנשים. להתנות את זה בתמיכה. רק כשזה מותנה בתמיכה תקציבית, זה עובד בסופו של דבר ומוצאים את הנשים שרוצות להצטרף. ונוצר שולחן מאוזן,

כדי לדון בכל ענייני הספורט.

תודה, חברת הכנסת פרומן.

כן, בקצרה. אני רוצה לתת לעוד אנשים.

אני מאוד מסכימה איתך, יעל. תודה רבה על מה ששיתפת אותנו. אני אומרת לך שאנחנו מנסות לקדם חוק שלפחות מחצית מיושבי-ראש הוועדות יהיו נשים, יושבי-ראש הוועדות בכנסת יהיו נשים.

אנחנו מאמינות שנשים יכולות להביא עומק נוסף לכל תחום שהן מתעסקות בו ופועלות בו. אכן תמיד לשמור שעניין המאבק המגדרי והפמיניסטי יהיה מונח על השולחן בכל דיון ודיון.

תודה רבה לכולכן. אני רק אגיד ספציפית לגבי הדברים שאמרת, למה שאמרה התאחדות הכדורגל, אנחנו א' נשמע תכף.

אני לא יודע אם הוא יודע להתייחס לזה, אבל אני אשמח במידה וכן. תכף אני אפנה אליך,

סמנכ"ל התאחדות לכדורגל. אבל בכל אופן נבדוק את זה גם ביחס לפרוטוקולים וגם ביחס לזה שמה שחשוב הוא שהאמת תיאמר פה באופן כללי. אז תודה על הבהרה. זהו בעניין הזה. לפני שנפנה אליך,

לפנות לעורכת הדין כרמית פולק כהן, היועצת המשפטית של המועצה לשלום הילד. שלום לך, בוקר טוב.

אז באמת אני גם מצטרפת לברכות ומברכת אותך על כניסתך לתפקיד. כן חשוב לי להגיד שאנחנו באמת, כמו שהזכירו פה ממשרדה הספורט, כבר בשנת 2015 כתבנו מסמך שמדבר על מוגנות של קטינים בספורט, זה איזשהו מדריך. ובאמת בשנתיים האחרונות אנחנו חברים בוועדה שעוסקת ספציפית אנחנו מביאים את הפן של הקטינים,

עוסקת במוגנות של קטנים בספורט בראשות שלמה סביה, שהוא מנהל מחלקת ההדרכה, כשהמטרה היא באמת להטמיע בכל ענפי הספורט השונים הדרכות שיעסקו בסוגיה של מוגנות של קטינים. כן חשוב לי להביא נושא אחר אבל מאוד מאוד חשוב, שלא עלה כאן עדיין בדיון, ואני מניחה אם איריס ובלה ממשרד החינוך, אז אני מניחה שזה יהיה חלק מהשיח. אנחנו ראינו במקרה הספציפי הזה עוד תופעה שהיא תופעה שבעינינו היא לא פחות חמורה מהפגיעה הראשונית, ואנחנו חושבים שצריך לתת עלייה דגש מאוד מאוד רציני. והיא התופעה של פגיעות ברשת. אנחנו ראינו שני דברים מאוד מאוד מטרידים שקרו ברגע שנחשפה הפרשייה הזאת.

חשיפה של הפרטים של הקטינות האלה ברשת, דבר שהוא אסור על פי חוק. ומבחינתנו, זה אחד הדברים הסופר חשובים שצריך להטמיע גם בתודעה הציבורית ובעיקר בתודעה התקשורתית. וזה משהו שאנחנו עובדים עליו, אני יכולה להגיד לך, עשרות שנים. להטמיע את האיסור בחוק של פרסום של פרטים של נפגעות תקיפה מינית עם כל פרטיהן. אסור לפרסם שום פרט שיכול להוביל לזיהוין. וכאן אנחנו ראינו מקרים שבהם כל הפרטים שלהן היו חשופים ברשת. זה דבר ראשון, זו העלאת המודעות שבעיניי היא סופר קריטית וסופר חשובה, ואפילו אני אומרת שצריך להרים את הכפפה ולקיים דיון ולהביא את כל גופי התקשורת אל השולחן ולהגיד: חבר'ה, זה אסור.

אני אומרת לך שאנחנו אישית שלחנו עשרות מכתבים בעשרות הקשרים שונים והדבר הזה לא קורה. אז זה דבר ראשון. הדבר השני הוא בעצם המודעות הציבורית והחברתית לפגיעה ברשת. אנחנו ראינו ילדות מושפלות עם שטיימינג מטורף, שאני לא יודעת אפילו איך הן הצליחו ראינו את אחת הקטינות שחשבו שזאת היא, מתראיינת ברשת ואומרת מה הדבר הזה עשה לה. אני חושבת שאחד הדברים שאולי בדיוק דיברו כאן על הערכים ועל המוסר, וגם איילת רזין דיברה יש באמת את האפיק הפלילי שאליו אני לא נכנסת, כי אני לא מכירה את הראיות, ואני לא מבינה בראיות ספציפית במקרה הזה. אבל אני אומרת שיש באמת את האפיק הערכי, את האפיק המוסרי. ופה השאלה גם יעל דיברה על זה השאלה היא איך אנחנו מתווים את הדרך של בני הנוער אפילו, שהם הכותבים של היום והכותבים של מחר, איך להתנהל נכון ברשתות החברתיות, ובטח ובטח איך להגיב. מאחורי המקלדת יש בן אדם. ובהקשר הזה אני חושבת שהתחושות שהקטינות האלה חוו אחרי שנחשפה הפרשייה הן תחושות כל כך קשות שלי אין ספק שהובילו לפגיעה שנייה. אני חושבת שזה אחד הדברים שצריכים להיות על השולחן, אני בטוחה שמשרד החינוך יתייחס לזה. אני חושבת שזה אחת הסוגיות שהמקרה הזה הכי הציף. כי זה בעיניי קריטי לטיפול. תודה רבה על עוד זוויות שעד עכשיו לא נגענו בהן.

כפי שאמרתי מראש,

שאבי לוי, נציג ההתאחדות הכדורגל, סמנכ"ל ההתאחדות, יתייחס באופן כללי. ואם יש לך מה לומר על הדברים שאמרה נציגת שדולת הנשים,

זה גם טוב. שלום. שלום. בוקר טוב לכולם. ראשית, אני מבין שדיון לא היה אמור להיות התקציבים של כדורגל נשים לבין כדורגל גברים, הדיון שהוזמנו אליו. אני חושב שגם נורית אמרה את דבריה וגם יתר הדוברות אמרו את דבריהן. ואנחנו מסכימים איתן כמעט בכול.

אנחנו מחכים לראות את תוצאות החקירות של שני כדורגלנים האלה, ויש לנו את הקוד האתי שהם אמורים להיות כפופים אליו. ולכן אחר כך אנחנו נדע איך לפעול בעניין הזה. אני מתנצל. אני לא הבנתי את מה שאתה אומר. נראה לי שגם רוב חברי הכנסת לא הבינו.

אני ביקשתי התייחסות לשני נושאים. למה שהעלתה יעל סיני, נציגת שדולת הנשים, ביחס לזה שלטענת התאחדות התקציבים שוויוניים, ולטענת יעל הם לא. אם יש לך מה לומר על זה, זה מצוין. וספציפית בנוגע לדיון הזה,

על ההתייחסות המרחיבה לאיך נכון לטפל במקרים דוגמת שני השחקנים. אבל באופן טיפול כולל בתופעה. אתם שומעים אותי? עכשיו שומעים אותך.

מה שאני מנסה להגיד שהדיון אמור היה להיות על הנושא של הכדורגלנים ועל כל הפרשה. נכון. והגענו פה לדבר על התקציב בין כדורגל גברים לנשים. אז אני בסך הכול הגבתי על שני הדברים.

הנושא הזה של הכדורגלנים עם מה שקרה, אני חושב שאני מסכים עם כל הדוברות שדיברו פה. באופן כללי יש לנו גם קוד אתי. השחקנים כולם חתומים אצלנו על קוד אתי. ואנחנו מחכים לתוצאות החקירה שאחר כך נפעל אנחנו מול הכדורגלנים האלה. אנחנו לא יכולים כרגע לעשות שום דבר. כמו שאמרה גם נורית, יש ביחד עם המנהלת ושדולת הנשים לעבור בין כל קבוצה וקבוצה, יחד עם הכדורגלנים, לעשות סמינרים ולהבין מה זה אומר לכדורגלן שהוא,

שהוא סך הכול מוערץ על ידי קטינים, אם זה בנים ובנות, ומנצלים אולי את המעמד שלהם. שהם גם צריכים לדעת להתמודד עם זה. אפשר לשאול מה עושים לשחקן שמורשע בעבירות מין בהתאחדות? אין לנו שחקנים כרגע שמורשעים בעבירות מין. שחקנים שמורשעים בעבירות מין אני מניח שהם או שהם נמצאים במקום אחר, אבל אני לא מכיר כרגע שחקנים כאלה. גם הקבוצות לא מחביאות עוד שחקנים שיש להם עבירות כאלה. אני יודע שאנחנו בסך הכול גם בקבוצה, מאמנים והדרכות, גם עם הקטינים, כולם, יש לנו את כל האלמנטים שאנחנו אמורים לעמוד בהם ולהעביר את הקורסים ביחד מה אמרה הנציגה של משרד הספורט, גם קורס מאמנים.

אתה בעצם אומר שבקבוצות הכדורגל לא קיימת התופעה הזו,

סליחה, לא שמעתי. פגיעה מינית בקטינות ובקטינים, זה לא קיים? אני לא יודע אם זה קיים או לא קיים. עד שזה לא יוצא החוצה או לא מתלוננים במשטרה, אני לא יכול לדעת.

אנחנו בסך הכול, כמו שאנחנו לא מסמיכים או נותנים תעודת הוראה למורה, כך אנחנו- - - זה שאתה אומר שלא קיים, זה מדאיג אותנו יותר. אבי, ידידי, תשמע. נראה לי שיש קונצנזוס פה בוועדה. גם אם אתם לא מכירים תופעות, אני רוצה שתסכים איתנו שהתפקיד שלך ושל כולנו הוא לעשות הכול כדי שהתופעות לא יתקיימו, ולא להגיד שאם לא פנו זה אומר שזה לא קיים. הרי אנחנו יודעים שזאת לא המציאות.

יש לנו המון פעולות שאנחנו עושים.

אני עזרתי לך להבהיר את שמה צריך לעשות כדי שזה לא יקרה, ולא להגיד שאין.

לשאול שאלה אם אני יודע אם יש משהו אתה יודע אם יש בבתי ספר, כיושב-ראש ועדת החינוך, אם יש עוד מורים שפועלים עם הטרדות מיניות או לא? הרי אתה לא יודע. אני בטוח שיש ואני אעשה הכול כדי למנוע.

אבל בסדר. אני מבין מה אתה אומר. אנחנו עובדים ביחד עם "אתנה" ועם משרד הספורט ואנחנו עומדים בכל הכללים שמשרד הספורט מכתיב לנו, כולל ייצוג נשים בהנהלת התאחדות ובחברי הנהלת התאחדות. אז זו תקנה שחברת הכנסת פרומן דיברה עלייה, שאנחנו כבר עומדים בה הרבה זמן והרבה שנים.

ואם אנחנו לא עומדים בה, אז כמובן שאנחנו לא מתוקצבים. ולגבי התקציב, שדיברה על התקציב בין גברים לנשים, צריך ללמוד. אנחנו התאחדות לכדורגל לא מתקציבים את קבוצות הכדורגל. קבוצות כדורגל מתוקצבות על ידי משרד הספורט. נושא שיווק, שיש הבדל בין גברים לנשים כמו שאתם רואים הווינר והטוטו, הוא מעדיף לתת הסכם חסות לליגת הגברים שמשודרת בכל הערוצים, מקבלת חסות ויוצאת לשידורי טלוויזיה ושידורי רדיו, משלמים הון תועפות על כדורגל גברים, והם לא מוכנים לשלם על כדורגל נשים. כדורגל נשים, יחסית לליגות הגברים האחרות, הליגות א',

דברים אחרים, הם מקבלים הרבה יותר כסף. הם מקבלים כמעט כל קבוצה בליגה השנייה בישראל. ואת יכולה לבוא ואנחנו נראה לך את הנתונים האלה, וזה גם נמצא בבג"ץ. הדיונים האלה נמצאים בבג"ץ, ונמצאת נורית, נציגת משרד הספורט. היא בקיאה בזה יותר. היא הרי מתקצבת את הקבוצות. אנחנו לא מתקציבים את הקבוצות. לבוא ולהגיד שמכבי תל אביב או מכתבי חיפה, שמוכרים 30,000 כרטיסים או 20,000 מנויים, יש להם יותר כסף מקבוצת נשים את יודעת, זה לטמון את ראשנו בחול. כדורגל נשים קשה מאוד לנו לשווק אותו. זה לא כל ילדה שנייה רוצה לשחק כדורגל.

שינינו את התקנון. אם הן היו מתוקצבות, היו מופיעות לשחק בקבוצות.

המטרה היא לא לתקוף אותך, אלא להבין שביחד יש לנו אותה משימה.

אבל לא להגיד שהמנכ"ל דברים לא נכונים. הנתונים נמצאים. הכול כתוב. אז היא יכולה לבוא ולשבת איתנו ונראה לה את הכול. זה גם נמצא בבג"ץ.

אני יכול לתת לה דוגמה. הפעול באר שבע נשים - - - אני לא בטוח שכדאי להתייחס לבג"ץ, כי בג"ץ קבע שמשרד התרבות והספורט והתאחדות תוך 60 יום צריכים לתת לו תשובה. נכון. התאחדות עם קבוצות הנשים. התאחדות עם הצד של קבוצות נשים. עשינו עוד ליגה, פתחנו עוד ליגה על מנת שיתקצבו את הליגה הראשונה. אנחנו ביחד.

יש לי עוד שאלה.

שאלה נוספת לחברת סונדוס סאלח ואנחנו אחרי זה ממשיכים הלאה. ברשותך, תוכל להרחיב לנו קצת על הקוד האתי? תסביר לנו על הקוד האתי שאתם פועלים לפיו? הקוד האתי נמצא אצל כל שחקן ואצל כל בעל תפקיד שיש בו כל ההתנהגות המוסרית, הציבורית, וכל האלמנטים האחרים, אם זו ההתנהגות של שחקן או בעל תפקיד בנקודות של לא רק הטרדות מיניות, אלא גם בין היתר, נמצאים בו הדברים האלה שקרו. ואנחנו גם יכולים להעביר לכם את זה. זה לא נמצא כרגע לידי, אבל יש בו הרבה הרבה אלמנטים, אם זה נושא של הימורים, נושא של התנהגות, נושא של עבריינות, נושא של עישון, נושא של אלכוהול, כל הדברים האלה ששחקני נבחרת, במיוחד שחקני נבחרת, שנמצאים בטופ של הכדורגל אצלנו, אמורים לעמוד בהם ולקיים אותם.

אנחנו נפנה אליך עכשיו ונשמח לקבל את זה, שנוכל לעיין בזה. אנחנו כמובן שמחים שיש.

לפחות אני אומר את דעתי, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל לפעמים הוא טומן בחובו סכנה, כי אנשים אני אומר את זה באופן כללי, לא עליך מתייחסים לזה שיש קוד אתי ואז אפשר לעשות מה שרוצים.

אני אומר שבעיניי זה דבר שתמיד צריך לקחת אותו בערבון מוגבל. היה לי על זה דיונים רבים עם אסא כשר, כמי שניסח די הרבה קודים אתיים באופן כללי. אני רוצה רגע לעצור ולתת ליועצת המשפטית של הוועדה, עורכת הדיו מירב ישראלי, להתייחס לעולם החוקים ולעולם התקנות ביחס לדיון שלנו. אני חושב שזה חשוב. זה ייתן לנו זוויות על מה שאפשר לעשות ואיך אפשר לתקן.

בסדר גמור. אז עלו פה כמה נושאים. קודם כול, אני מסכימה עם מה שאמרה נציגת שדולת הנשים, שהבסיס זה חינוך וצריך באמת לצאת עם זה. אבל אחרי שאמרנו את זה, צריך להתייחס גם לעולם המשפטי. עלו פה, לדעתי, שני נושאים מרכזיים ששווה להתייחס אליהם, וגם אני אשמח אם הנציגים שידברו יתייחסו למה שנוגע להם בהקשר הזה. הדבר הראשון הוא באמת הטמעה של הנושא של מניעת הטרדה מינית בתחום של הספורט. כפי שנאמר כאן, חוק למניעת הטרדה מינית לא חל כלשונו על גופי הספורט מעבר למעבידים ישירים של אנשים מסוימים. אבל על תחום הספורט כולו זה לא חל כלשונו. אז בעצם עולה פה שאלה של הטמעה של ערכים ושל הנורמות שקיימים בחוק בתחום של גופי הספורט ושל פעילות ספורט. כפי שנאמר פה על ידי הנציגה של משרד הספורט, המשרד כבר שוקל את התיקון של מבחני התמיכה בנושא הזה. אז יהיה מעניין, לדעתי, לראות את הטיוטה שלהם, כי היא דיברה על הנושא של ממונָּה. אנחנו יודעים שבחוק הטרדה מינית ובתקנות הטרדה מינית יש עוד הרבה נושאים מעבר לנושא של מינוי ממונה או ממונָּה, שזה הנושא של התקנון, הנושא של חובת הגשת תלונות, הנושא של טיפול מהיר בתלונות. יש הרבה מאוד דברים שם שהיה מעניין לראות מה השינויים המחויבים שעשו במחני התמיכה כדי להטמיע את הנושא הזה בתחום של הספורט. יכול להיות ששווה לקיים דיון על זה עוד לפני המבחנים נעשים סופיים, כדי לראות שבאמת כל הדברים שאנחנו רוצים שיהיו שם אכן נמצאים שם. ייכנסו. הנושא של מבחני תמיכה חל,

רק על גופים שמקבלים תמיכה. אבל מכיוון שבתחום הספורט, רוב הגופים, למיטב ידיעתי, אכן מקבלים תמיכה, אני משערת שזה לא כמו חוק שחל על הכול בלי קשר לקבלת כסף או אי קבלת כסף.

אבל אני משערת שבתחום הספורט זה באמת יכסה את רוב הגופים. זה גם מעלה את השאלה של האכיפה והפיקוח בדיעבד, כי הרבה פעמים יש מבחני תמיכה, התנאים הראשוניים עומדים בהם, אבל אחר כך לא תמיד אוכפים ומפקחים על קיום מבחני התמיכה. אז כדאי גם לשמוע איך המשרד מתכוון לאכוף ולפקח על קיום מבחני התמיכה. נושא נוסף הוא חידוד לגבי קטינים ובגירים. האם צריך שיהיו הוראות שונות לגבי קטינים ולגבי בגירים. מעבר לכך, דובר כאן גם על תיקון חקיקה בנושא, שיכול להיות שצריך לעשות באמת מדרג שאם מבחני התמיכה לא יעבדו, אז יהיה תיקון חקיקה. כי תיקון חקיקה באמת חל גם על כל הגופים.

היא זאת שמחליטה מה יהיה התוכן של חקיקה וכו'. אז זה נושא נוסף שעלה פה. עכשיו, יש עוד נושא של הערצה שעלה, שהוא קשור לנושא שדיברתי עליו קודם, אבל הוא גם מעורר נושא נוסף, שכבר עלה פה. כפי שתואר פה, קטינים אמרו שהם נפגעים במידה רבה מדמויות חינוכיות בגילים שונים. ויש לנו בחקיקה, גם בחוק העונשין וגם בחוק למניעת הטרדה מינית, את הנושא של יחסי מרות, יחסי תלות, דברים מהסוג הזה. אני לא בטוחה שהחקיקה יודעת להתייחס לתופעה הזאת של הערצה, שבוודאי יש פה ניצול של כוח. וכפי שנאמר, יש גם החמרה נוספת בנושא של הפרסום.

בגלל שמדובר באנשים מפורסמים, באנשים שיש להם כוח הרבה מעבר למה שקורה למורה בבית ספר מבחינות מסוימות או לדברים שנעשים יותר בפורומים יותר מצומצמים, אז יש פה עוד תופעה של פגיעה נוספת אחרי הפגיעה. ואני לא בטוחה ביקשנו גם שמשרד המשפטים ישתתף בדיון הזה אם החקיקה יודעת להתייחס למקרים האלה.

אני מעלה את זה כשאלה, לתת על זה את הדעת? כי בעצם מתייחסים לזה כאל עבירה רגילה כשיש פה בעצם סוג של ניצול כוח, שאני לא בטוחה שהחקיקה יודעת להתייחס אליו. אולי גם שווה לאסוף אני פונה אליכם, איילת לאסוף נתונים גם בנושא הזה. אני לא יודעת כמה אפשר. כמו שיש את האחוזים של מי שנפגע מדמויות חינוכיות מה רוחב התופעה הזאת. לא מדובר, כמובן, רק בספורט. מדובר בזמרים, בשחקני קולנוע, וכל תחום הפרסום בעצם. אני משערת שזה גם ילך ויתפוס מקום רב יותר בעתיד. זו תופעה שהולכת ומתגברת. אז אלה בעצם הנושאים המרכזיים,

מבחינה משפטית שצריך לתת עליהם את הדעת. תודה רבה.

אני אתייחס לזה, כמובן, בסיכום דבריי. חבר הכנסת ווליד טאהא, רצית גם להתייחס.

בקצרה אני אומר: תודה, היושב-ראש; תודה,

על הנושא החשוב הזה. ניצול קטינים בכלל הוא איום ונורא. ניצול מיני של קטינים הוא פשע. אני לא יודע להגדיר את זה אחרת. אני חושב שבנוסף לדיון הספציפי שמתקיים היום, המסר הכללי בכל הנושא של ניצול מיני וניצול אחר של קטינים ובכלל, הוא מסר חינוכי, מסר ערכי, מסר חברתי, לא פחות חשוב מהדיון הספציפי. אני משער, אני גם יודע שיש הרבה מאוד תחומים שיש בהם את התופעה האומללה הזאת. זה לא רק נחלת חלקם של ספורטאים ואחרים. לדעתי, זאת תופעה שצריכה לקבל ממד יותר מחמיר מבחינת עונשים. מי שמתעסק, מי שמנצל קטין או קטינה בעיקר מינית, הוא צריך לדעת שהוא ישלם מחיר כבד מאוד. כי זה דבר איום ונורא שיש בו ממד אכזרי אפילו, הייתי אומר. על כן, הדיון כל כך חשוב ולא רק בתחום הספציפי, אלא במסר הכללי, חינוכי, ערכי שלו. אז תודה, סונדוס. תודה, היושב-ראש.

אנחנו יחסית קרובים לסיום. אז כל מי שאני פונה אליו יחסית יהיה תמציתי. ואחרי זה אנחנו נסכם. נמצאת איתנו מירב אולייניק, מנהלת תוכניות מרחב בטוח בספורט ב"אתנה".

שלום לכבוד היושב-ראש. אפילו מאושרת לראות אותך. אני רוצה להמשיך את הדברים שאמרה המפקחת במינהל הספורט,

והמנהלת שלנו לגבי התוכניות כבר שמתבצעות בשטח. אז אחרי שיצרנו את כל המחקר בשיתוף ארגון מרכזי הסיוע וד"ר זאב לרר, אנחנו כבר עכשיו, בהמשך למה שנורית אמרה על מבחני התמיכה ב-2020 2021, כבר עכשיו אנחנו בתוכנית של ממונות מרחב בטוח והטרדה מינית בכל איגודי הספורט. לשמחתי הרבה, כבר במרבית איגוד הספורט יש ממונָּה, כשאנחנו מנסות להוריד את התוכנית כבר לשטח. כי איגוד הספורט למעשה הוא לא המעסיק של המאמן ומאמנת, מנהל ומנהלת, או פיזיותרפיסט או איש מקצוע כזה או אחר. לכן אנחנו עושות כבר עכשיו פיילוט באיגודי הספורט, שחלק מהמחויבות של מועדון הספורט יהיה שבכל מועדון או אגודה תהיה נאמנת/ ממונָּה, שהיא תדע כי אם,

מתבצעת הטרדה או פגיעה כזו או אחרת, קטין וקטינה, מאמן ומאמנת, או כל אחד בעולם הספורט היא יכולה להתבצע בשטח, במגרש, בבריכה או באולם. זה לא תמיד יגיע לפתחו של האיגוד או למינהל הספורט. לכן העבודה שלה היא ממש כלפי מטה. ואנחנו מנסות ליישם את זה, כולל שינויים בתקנוני איגודים כאלה ואחרים, שהדברים האלה יהיו מחויבי החוק. תודה רבה והמון הצלחה. רק עוד משפט אחד.

הזכרתם כאן גם על הנושא של השחקנים או המקום שלהם כמודלים. לצערי הרב, הרבה מהם בטח בתחום הזה, ואני מצטערת אם אני פוגעת במישהו, הם מודל לחיקוי ולא מודל להשראה. ב"אתנה" קיימת תוכנית מאוד משמעותית של ספורטאיות כמודלים להשראה. אתן מוזמנות כולכן, כולל כבוד היושב-ראש רם, להזמין את הספורטאיות אפילו לכנסת. אנחנו נשמח לארגן איתכם שהן יבואו. אלה ספורטאיות על במדינת ישראל מכל התחומים. אנחנו נבוא. הן הולכות ללא עלות. כל גוף במדינת ישראל, בתי ספר, מועדונים,

יכולים להזמין אותן והספורטאיות מספרות את סיפור החיים שלהן. והן מספרות על התגברות שלהן על מכשולים ועל המקום הזה של להגיע להצלחה. אני רוצה או אנחנו רוצות שהספורטאיות תהיינה מודלים להצלחה. וכשתשאלו מי הספורטאית או מי הדמות שאתם מכירים, שוב בלי לפגוע, חס וחלילה, באף אחת, זו לא תהיה מישהי מפורסמת זו תהיה מישהי שעשתה דרך, ואנחנו רוצות שהן תהיינה מתחום הספורט. תודה רבה. תודה רבה, מירב. תודה רבה. נמצאת איתנו גם ענבר חן מאירי מרשות לקידום מעמד האישה. היא עוד לא התחברה.

נמצאת מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה, אווה. אוקיי, אווה.

אהלן. לא רשום לי, אבל נשמח לשמוע. ענבר איתי פה. אנחנו ביחד. מצוין.

נראה שאתן לא ממש פה. אבל אוקיי. מקווה שכיף לכן בחופשה. אני מתנצלת. הצלחנו להתחבר רק עכשיו. אז אני לא כל כך יודעת מה דובר ומה לא דובר. אני אתן טיפה סקירה מהפריזמה שלנו והרחבות, בבקשה.

בסדר גמור. המינהלת יצרו איתנו קשר, יושב-ראש המנהלת, ארז כלפון, בנושא, כמובן, שקשור לנושא של פרשת הכדורגלנים והקטינות, שאני דווקא לא רוצה להתייחס אליה ספציפית, כי זה עדיין בבדיקה ואני לא רוצה לחטוא לאף אחד מהצדדים, למרות שצדיקים אין לנו בפרשה הזאת. אני יחד עם אורית סוליציאנו, מנהלת ארגוני הסיוע, מנכ"לית

עם כל בעלי הקבוצות של ליגת העל. הופענו בפניהם, הצגנו בפניהם את האני-מאמין שלנו. אני לא יודעת מי דיברה לפניי, אבל התייחסה לעניין של כמה כדורגלנים הם מודל לחיקוי כזה או אחר. הסברתי להם שבמדינה מתוקנת ובחברה מתוקנת, ספורט זה משהו מאוד מאוד מאוד חשוב. זה חלק מהתרבות שלנו כחברה. ולכן גם הספורטאים יחד עם הזכויות של להיות אנשים מאוד נערצים, אנשים שמרוויחים המון כסף, אנשים שנושאים אליהם עיניים, באים חובות. והחובות הם לא רק במישור הפלילי, אלא הם קודם כול במישור המוסרי, בטח כאשר הם בעצם מהווים אלילי נוער, שילדים מגיל צעיר נושאים אליהם עיניים. אני חייבת להגיד שאני כן התרשמתי שבעלי הקבוצות התייחסו לזה בכובד ראש. אני יכולה להגיד לכם שלמשל יעקב שחר ממכבי חיפה שאל,

מאיזה גיל אנחנו חושבים שצריך להתחיל את ההדרכות לספורטאים. ואורית ענתה לו שהיא חושבת שמגיל 13, מגיל בר מצווה, ששם מתחילה כבר בעצם ההסתכלות על עצמך כגבר. ואנחנו יצאנו בהחלטה משותפת שהרשות לקידום מעמד האישה יחד עם ארגוני הסיוע, יחד עם כל הקבוצות בליגת העל ובליגה הארצית, אם אני לא טועה אני מצטערת אם אני לא מדייקת במינוחים בתחילת העונה הבאה, שזה בערך עוד חודש, נשות ארגוני הסיוע יעברו קבוצה-קבוצה ויעבירו הדרכה לכל הספורטאים, כדי להסביר הן את ההיבטים הפליליים, אבל לא פחות חשוב את ההיבטים המוסריים שלנו כחברה וכיצד אנחנו צריכים להתנהל

- - - אנחנו לא שומעים אותך. הקליטה שלך קצת נעלמה. את איתנו עדיין?

היא יצאה. יצאת מהזום, אוקיי. אבל תודה על התייחסות בכל זאת. כנראה שיש פה איזו תקלה בזום. אנחנו רוצים לסכם את הדיון. רק בסוגריים אני אגיד, בלי קשר בכלל, שנמצא איתנו גם יוסי טייב, מצטרף חדש לוועדת החינוך, נציג ש"ס, מחליף את משה אבוטבול. אז אני מברך אותך שהצטרפת אלינו.

ואני בדקתי ואני בטוח שיהיה לך הרבה מאוד מה לתרום לנו בהמשך הדיונים. בעזרת השם. אז ברוך הבא. חשוב לנו מאוד. סליחה, חבריי בזום, היה לי חשוב להתייחס לזה.

אני הייתי רוצה שאנחנו נסכם.

אז בבקשה. אני התנתקתי. אני חזרתי, אם זה רלוונטי עוד.

בסדר. אנחנו מכבדים את מי שהתנתק וחזר,

ואחרי זה אנחנו נחזור לדברי סיכום של נורית שרביט ממשרד התרבות והספורט.

אנחנו מאוד רוצים שתדבר, אבל זה פעם שנייה שזה מתנתק. אנחנו נעבור בינתיים לנורית שרביט, ואולי ניתן לך אחרי זה הזדמנות שלישית ואחרונה. נורית, בבקשה. נורית שרביט, נציגת משרד התרבות והספורט, מייד הזום יאתר אותך.

בבקשה. אני שומעים אותי?

כן. אני רציתי להוסיף עוד נקודה שמאוד חשובה גם בנושא של החינוך וגם משהו שאנחנו עובדים עליו כרגע בצוות בשיתוף גם עם המועצה לשלום הילד והילדה ו"אתנה",

בראשותו של שלמה סביה, זה כל הנושא של הדרכה למאמנים ולמדריכים. להכניס את הנושאים החשובים האלה שבנושא של מוגנות בספורט לילד ומניעת הטרדות מיניות כחלק משעות חובה בקורסים. זו גם נקודה חשובה שאנחנו פועלים בה.

בבקשה, חברת הכנסת סונדוס סאלח, יוזמת הדיון. סיכום שלך.

קודם כול, תודה לכל המשתתפות והמשתתפים. עלו פה נקודות מאוד מעניינות להמשך הדיונים בהקשר זה על זכותם של כל ילד וילדה לחיות במרחב ציבורי שמגן עליהם ולא פוגע בהם. וחובתנו לייצר ולדאוג למציאות זו ולמרחב זה. ואין מנוס, כשמה מובן מאליו הוא לא קיים, זה שלנהל את מערכת היחסים בנורמות וערכים, אז אנחנו צריכות וצריכים לעגן את זה בתקנות ולחדד את ההוראות בכל התחומים, ובאופן הספציפי בתחום התרבות והספורט. ישנו צורך מאוד נחוץ וחשוב לשתף פעולה בין בתי הספר, משרד התרבות והספורט מול השחקנים והתאחדות הספורט, ובחקיקת תקנות וחוקים שיסייעו בשמירה על ילדים וילדות. אני שמחה מאוד שיש כוונה לקשור את הסיוע והמענקים לגופים בסוגיה הזו. כשיש תלונות על שחקנים או על קבוצה מסוימת, אז כן להפסיק את המימון לקבוצה הזו. אני שמחה שיש קוד אתי, אבל אנחנו צריכות לראות את הקוד הזה ואיך הוא מיושם בפועל ואיך אוכפים אותו ומי מפקח על קיום הקוד הזה. יש צורך גם כן בדיון המשך על הסדרת היחסים בין מאמנים ומתאמנות ומתאמנים. שם הגבולות הם דקים מאוד, וחציית הגבול בין הבטוח לפוגעני היא קלה מאוד, כפי שאנחנו מקבלות תלונות על הנושא הזה. וחשוב מאוד לכליל את תחום הספורט בתוך החוק למניעת הטרדה מינית ותקנה 9 לחוק למניעת הטרדות מיניות.

תודה רבה לך. תודה על היוזמה ועל הדברים. אני אשמח רגע לפנות, רגע לפני סיום, לד"ר נטע אובוגוב, חברת הנהלת איגוד הכדורסל. חשוב לך לומר כמה מילים. אז בבקשה, אחרונת הדוברים עד שאני אסכם. זה במקרה שכולן נשים?

אני רוצה להעיר, בבקשה, שתי הערות מרכזיות.

לגבי חוסר שוויוניות בין נשים לגברים, נושא פרסום הכוזב לגבי החלוקה בין קבוצות או ליגת העל, בין נשים לגברים אז היה פרסום כוזב גם בתחום הכדורסל. כרגע יש דרישה של יושבת-ראש מינהלת ליגת העל הילה קניסטר בר-דוד לתקצוב של 12 מיליון שקלים לעונה הבאה. במידה שלא יינתן התקציב הזה - - - סליחה שאני קוטע אותך. איפה היה הפרסום הכוזב?

באותו שבוע שבו היו הפרסומים על כדורגל, יום לאחר מכן היה פרסום באתר One לגבי הכדורסל. אז זה נכון ויישר כוח והמון המון פרגון לפריצת הדרך בכדורגל, אבל גם בכדורסל העניין הזה הוא מהותי, ובאמת פשוט לא נכון ומזיק מאוד מאוד מאוד לענף ברמת הפרסום. אני רק אשלים את דבריי ואומר שאמרה יושבת-ראש מינהלת ליגת העל בכדורסל נשים שבמידה שלא יינתן תקצוב של 12 מיליון שקלים, לא תיפתח, לא תיפתח ליגת העל נשים בעונה הקרובה. ואם זה נופל כאן על אוזניים שיכולות באמת להרים את הכפפה ולדאוג לעניין הזה,

ובנקודה השנייה שאני מבקשת להעיר, אני מברכת את נורית ואת כל מה שעושים משרד החינוך ו"אתנה" באמת כדי להסדיר את כל נושא המודעות כלפי השטח. אני ההוכחה לזה שכן הינה יש ממונה באיגוד הכדורסל. אני לפני שבוע מוניתי לתפקיד ואני בהחלט הולכת למלא אותו נאמנה. אבל אני חושבת שצריך להוסיף על התנאי למינויים של אחראיות באיגודים השונים. אני חושבת שיש גם ארגוני שחקנים, ארגוני מאמנים, יש המון המון גופים שיש להם משמעות גדולה גם ברמה של העלאת המודעות וגם ברמה של הטמעת הדברים בשטח. גם אליהם אפשר לפנות. צריך לראות מי פונה ואיך ובאילו קריטריונים. אבל אני חושבת שזה גם חשוב.

תודה רבה.

אני רק יכול להיות שפספסתי חמש שניות. מה התניה לפתיחת הליגה שדיברת עליה? 12 מיליון שקלים. תקצוב של 12 מיליון שקלים לקבוצות נשים בליגת העל. מינהלת הליגה מתוקצבת כל שנה. אמרת אולי שאת מקווה שיש פה אוזניים קשובות. על אילו אוזניים ערלות נפלתם? או מי לא הקשיב לפנייה הזאת או לדרישה הזאת? אני יודעת. אני לא בקשר ישיר עם מינהלת ליגת העל. אבל אני יודעת שהילה קניסטר בר-דוד, שהיא יושבת-ראש המינהלת, הייתה כבר בפגישה עם השר החדש. זה מה שנאמר. וכרגע יושבים וממתינים. אז אם לעשות צעדים שבאמת יכולים, מלמעלה למטה, לשטוף את הנושא, זה הפורום, זו השעה, זה הזמן. אנחנו מדברים על החלטה שמתקבלת עכשיו ונמשכת שנה קדימה ומציבה סטנדרטים לשנים קדימה. אני מאמינה בהחלט שהכול זה נכון, זה לא עכשיו מתעסק ספציפית בהטרדה מינית אבל זה בהחלט יוצר תשתיות. אלו באמת התשתיות שכן שפרומים, כמו הפורום המכובד שעכשיו אני מדבר בו, יכולים לדאוג להן על מנת שכל הדברים, כל הרזולוציות הנמוכות, כל הטמעת התוכניות, ייפלו על תשתית בריאה, נכונה, שוויונית כמה שיותר. זה תהליך. אז בואו נצא לתהליך הזה. תודה על הדברים. תוספת חשובה. בהצלחה בתפקיד. התחייבת למלא אותו נאמנה, אז תעשי זאת. אני רק אגיד ביחס למה שאמרת שאם היא ישבה בלשכת השר, אנחנו נפנה אליהם. דבר אחד אני בטוח שאם היא ישבה עם השר, אוזניים קשובות היא פגשה גם שם, מניסיון. אבל גם נבדוק את ההיבטים אליהם התייחסת. אני מסכם ואומר שקודם כול, אני מאוד שמח שקיימנו את הדיון. מאוד מאוד חשוב,

לייצר התייחסות מאוד מרחיבה באופן כללי להטרדות מיניות בכלל בחברה, בוודאי לשימוש וניצול של כוח ומעמד שברור שזה חלק מהתופעה שהתייחסנו אליה פה, של ספורטאים. איילת רזין התייחסה אליה, גם למישורים אחרים של החיים שלנו, זמרים או הרבה מאוד מאוד תחומים, שכוח מייצר ניצול, מעמד.

בטוח שאנחנו מתחייבים להמשיך לטפל בסוגיה הזאת. וגם שמענו פה הצהרה מאוד משמעותית, לפחות באופן שבו אני תופס את זה, מנציגת משרד התרבות והספורט, בעצם להתנות תמיכות בטיפול מיטבי. וכמו שהתייחסה לכך עורכת הדין מירב ישראלי, אנחנו נשמח מאוד להבין במה אתם רוצים להתנות ממונָּה או ממונה, זו אופציה אחת, כלומר, זה מישור אחד. יש המון דברים שצריך לטפל בהם כשמתנים תמיכה. וגם התייחסות משמעותית של מירב ביחס לעובדה שהתניית תמיכה רלוונטית לגופים הנתמכים. זה לא תמיד נותן מענה מספיק רחב. ולכן, אני חושב, חברת הכנסת סאלח, שכדאי שאנחנו נעשה המשך,

נשב אנחנו ונבין מה הדרך הנכונה לבחון איזה תיקון נדרש כדי לשפר את המצב. תודה רבה לכל מי שהיה בזום. אני חושב שעלו פה הרבה מאוד סוגיות חשובות. אנחנו בתוך תהליך. דיברנו על זה בהקשר של me too ומאבק פמיניסטי באופן כללי. אנחנו נמשיך לתת רוח גבית ונחתור לכמה שפחות מקרים כמו שראינו עכשיו. לא רק לכמה שפחות מקרים, אלא גם לטיפול יותר טוב גם של האופן שבו החברה שלנו מתייחסת לזה, אבל גם בוודאי של מי שאמור לטפל ולתת מענה ספציפי לכל מקרה. תודה רבה לכולם. המשך יום נעים. מי שרוצה, אנחנו נפגשים פה ב-11:00 לדיון בנושא אחר.

נעלתי את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:48.